אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת, יום רביעי 29 בדצמבר, כ"ה בטבת התשפ"ב.

ואחרי זה נעבור לנושאים שעל סדר היום.